אנחנו מתכבדים לפתוח את הישיבה המשותפת של ועדת הכנסת והוועדה לביטחון הפנים. היום יום שני, י"ג באדר א' התשפ"ב. אני חושב שמה שקורה כרגע בשכונת שמעון הצדיק שייח' ג'ראח מחדד את הצורך בישיבה הזו ובחידוד של הדברים. סעיף 9 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, הכותרת שלו היא: חופש התנועה בתחום המדינה.

שנחקק כבר בשנת 1951, קובע כי ואני מצטט: "שום הוראה האוסרת או המגבילה את הגישה לכל מקום במדינה, שאינו רשות היחיד, לא תחול על חבר הכנסת, אלא אם היה האיסור או ההגבלה מטעמים של ביטחון המדינה או של סוד צבאי". מטרתו של הסעיף היא לאפשר לחברי הכנסת להתנועע בחופשיות, ולצמצם עד למינימום את המצבים שבהם הרשות המבצעת מגבילה את התנועה והגישה שלהם, והכול במטרה לאפשר להם למלא את תפקידם כנבחרי ציבור וכמי שמפקחים על פעילות הרשות המבצעת על כל זרועותיה.

גם אם הציבור בכללותו מוגבל בגישתו למקום מסוים, כמו למשל אם הוכרז על שטח כשטח צבאי סגור, ההגבלה אינה חלה באופן אוטומטי על חברי הכנסת, ולגביהם נדרשת הפעלה ייחודית של שיקול הדעת לשם בחינה אם מתקיימים הסייגים שבסעיף 9 לחוק שהקראתי מקודם.